על סדר-היום: אי מתן מענקי סיוע לנשים עצמאיות שילדו בשנת 2019, הצעתה של ח"כ קטי קטרין שטרית. בבקשה. בהמשך לדיון שהעליתי בוועדת כספים ב-29.9- - - את הולכת לקבל תשובה חיובית ממשרד האוצר.

נראה כמה. נערכה גם

השר הבין את זה. העליתי את הנושא הזה, שנשים עצמאיות

ב-2019 מחשבים להן את המענק בהחזר ההוצאות, בחישוב הכללי שלהן. אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שאנחנו צריכים לתקן ולאפשר לאנשים בתקנות של הזכאות למענק. בנוסף, גובה המענק של הנשים ב-2021 בגלל התקנות כל עצמאי יכול לחשב את גובה המענק לשנת 2021 רק לפי הכנסות של 2019 ולא 2018. אנחנו הנשים לפעמים יש שמירת הריון, לכן גובה ההכנסות לא תמיד מאבדים 40% מסך הכנסות, לפעמים גם הרבה יותר. קשה לי להבין איך אתם עושים את החישוב. אם ממשיכים וכמובן שממשיכים לפחות 2021 עם נגיף הקורונה, אנחנו צפויים למצב שבו אותן נשים עצמאיות, שאחרי חופשת הלידה שלהן חוזרות, הן לא מגיעות להכנסות. לכן צריך לעשות את החישוב אחרת. את אומרת שאשה שילדה, מקבלת דמי לידה, וכשעושים את החישוב,

זה פחות מהמשכורת שלה. זה עלה בדיון של המענקים חברי הוועדה העלו את

במהלך הדיונים על שני סוגי המענקים הוועדה העלתה את העניין הזה, ואז רשות המיסים לא מצאו לנכון לתקן את זה. אולי שיניתם את דעתכם? בבקשה. הקשבנו ברוב קשב למה שנאמר כאן בוועדה, גם אצלנו בבית. לאור ההערה הזאת, כיוון שאנו חושבים שיש פה קושי שעולה ושצריך לפתור אותו. אנחנו כרגע מגבשים פתרון הוא לקראת סיום. הפתרון הזה יובא לכאן ואז נוכל להיכנס לפרטים. יובאו תקנות. תתקנו בהן את כל סוגי המענקים גם את ההוצאות הקבועות, גם את המענק הסוציאלי? ומה יהיה הפתרון? אני רוצה לדעת איך יהיה החישוב. מתי זה יגיע?

זה תלוי בחתימת שר האוצר ופנייה ליושב-ראש, אבל אנחנו מקווים שנשלח עוד היום, כדי שהוועדה תוכל לקיים דיון מחר. היום תביאו את נוסח התקנות ונוכל לשים לסדר-היום מחר.

אני מבינה שיש קושי משפטי מסוים בהבאת תקנות כי אתם עושים את זה דרך תקנות לביצוע של השר, אבל אני מבינה שבשל הדחיפות והרצון ובין היתר גם בגלל שהוועדה הזאת העלתה את הדברים במהלך הכנת החוק וביקשה שזה ייכלל ממילא בהצעת החוק, נראה לי שאפשר לעשות את זה בתקנות במקרה הזה. אני לא בטוחה שבמקרים אחרים, דרך תקנות לביצוע של שר האוצר, יהיה נכון שתכניסו תיקונים בדיעבד, אבל במקרה הזה גם בגלל הדחיפות וגם כדי לפתור את הבעיה, אני חושבת שזה נכון. אני מודה לכם, מירי סביון וגיא גולדמן. גם את מצטרפת לדברים.

אני שמח על מה שאמרה שגית, שאפשר להביא את זה דרך תקנות. ברגע שיגיע חתום בהתאם לחוק בעניין הזה, ואני מקווה שיעבור מהר - מייד בעז"ה אשים את זה על סדר-היום. לא נחכה. אדוני היושב-ראש, הנקודה היא חישוב הזכאות, כי פה יש בעיה. זה יבוא בתקנות שאת תאשרי. ברגע שיגיעו התקנות, את תראי מה שלפניך. הם אומרים שזה היום-מחר צריך להגיע. אם זה עונה על השאלה שלך הנה מה טוב. במקום שיביאו ואז אנחנו נדסקס ואז הם חוזרים, אני רשמתי לעצמי. התקנות, בגדול, יביאו חלופה למצב שבו אשה בשנת 2019 נמצאת בחופשת לידה, מחזור העסקאות שלה נמוך ולכן אין ירידת מחזור גם בתקופת הקורונה. אנחנו נביא לזה חלופה, מחר. אבל אתם לוקחים בחשבון תמיד את 15 השבועות שאשה נמצאת בחופשת לידה. תוסיפו את ה-26. או 12 חודשים אחורה, מיום הפסקת העבודה. אתם צריכים לקחת בחשבון עוד 12 חודשים אחורה מיום הפסקת עבודה. זה יכול להיות שמירת הריון, הלידה עצמה- - גם תאונת עבודה. אני מבקש מה שתעשו כנראה בכל מקרה ששגית תוכל לדבר אתכם כדי להעלות את הדברים האלה. אני רוצה להודות תודה מיוחדת לשר. עצם העובדה שהשר הקשיב, שמע, רגישות יתר לכל מה שקשור בנשים עצמאיות זו זכות בסיסית. רק נכנס שר למשרד האוצר הכול מתקדם יפה. אתמול קיבלנו נתון מדאיג שמ"מ מנכ"לית משרד המשפטים טוענת שנפתחו מעל 17,000 תיקי פשיטת רגל. אותן נשים עצמאיות, אם לא ניתן להן פתרון הם ימצאו את עצמן גם כן. אנחנו רוצים שימשיכו להיות עצמאיות. אני מנצל את זה שרשות המיסים נמצאים פה. הם פה כל הזמן. לא כאשר דיברנו על הקיזוז הוא הרי מתבצע על-ידי רשות המיסים. המצב הוא כזה: הורים יחידניים שמקבלים גמלה מביטוח לאומי וזכאים למס הכנסה שלילי, מקזזים להם את הקצבה. אלה שני דברים לא קשורים, כי מזונות זה לילד ומס הכנסה שלילי,

אם יש לכם כוונה לפעול כדי לבטל את הקיזוז הזה? הוועדה הזו, שהיו קיזוזים כפולים להבדיל, לניצולי השואה, עד 120, ביטלנו את הקיזוזים ההדדיים, ואם קיבלו גמלה מגרמניה, לא הסכמנו שיקזזו את זה מהגמלה בארץ. מירי וגיא, אנא תבדקו את זה ותנו לנו תשובה אם זה נכון, ואם כן, האם מתכוונים לשנות. נבדוק. זה היה בדיון קודם. לא הייתם כאן. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה